שלום,

חשש משימוש בחקירות רדומות לטובת סיכול פוליטי, זימון אישי לתת ניצב גיא ניר, שנמצא פה לידי,

בפתח דבריי אני רוצה לומר מספר דברים: ראשית, זה דיון פתוח ומשודר ועל כן יש להקפיד שלא להפר את הוראות החיסיון בדיון, דברים מסווגים

אני יכול בהחלט לקבוע שיש לנו משטרה טובה.

להזכירך, אנחנו לא יושבים בשימוע. את

סליחה, אתה בקריאה פעם ראשונה. - - - קריאה שנייה מיכל רוזין. כן, אף אחד לא יפריע. לא רוצה את קריאות הביניים האלה. אל תגזים. יש פה דיון אחר.

את בקריאה שנייה ובעוד רגע את יוצאת.

את עוד רגע יוצאת. את בקריאה שנייה, עוד

או לקחת מידע שלולא שמו של אדם היה מועלה כמועמד לתפקיד, לא הייתם שומעים על הדבר הזה ולא הייתם שומעים על האדם הזה כנראה לעולם.

אף אחד לא נוגע בו, אף אחד לא מטפל בו. אני

בסיבוב הקודם וגם הניסיונות שנעשו בסיבוב הזה,

זה בכלל לא מעניין אותי ואני לא נכנס לזה, אותם אנשים עושים

את לא מקשיבה,

מעולם

עשר דקות ותחזרי.

בבקשה.

אני מבקש, אני רוצה לעבור לחברי הכנסת בעוד חמש דקות.

זמן לשאלות של חברי הכנסת. לגבי מסמך יצחקי, מדובר פה במידע מודיעיני. ושוב אני אומר, תכננתי לבוא לוועדה

חבל שפרקליט המדינה שיקר לנו.

אמר לא אמת. השוטרים לא משקרים, הם פשוט לא אומרים אמת. אני לא אמרתי ששי ניצן שיקר והיום זה פופולרי לא לדעת.

יש פה שתי גרסאות שונות, זה נכון. לכך אני מסכים.

היו צריכים להיות פה נציגי משטרה, היו צריכים להיות פה נציגי פרקליטות, היינו צריכים לשמוע את התשובות של כולם. אתה נותן פה פלטפורמה חד-צדדית, מעוותת בלי שאנחנו שומעים באמת מה קרה עם גל

זה משודר וכל העולם רואה. זאת החשיבות הגדולה של הדבר הזה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ,

תת-ניצב גיא ניר, אני מאמין לך, לא בגלל הדברים שאמרת עכשיו, כי לא יכולת לומר הרבה, אלא בגלל הרבה דברים ששמענו

אני אתן את הדין על זה.

אבל אני אומר, בואו נבדוק. אני לא חושש מבדיקה. אני לא חושש משום בדיקה. שום בדיקה. תכף אני אתייחס גם

לא, הוא אמר שהוא יהיה הראשון. אם תהיה בדיקה מסודרת, הוא יהיה הראשון.

ביקשו ממנו פוליגרף. הוא עונה על מה שהוא רוצה, הוא מדבר על מה שהוא רוצה.

למיטב ידיעתי, אתה זה שדיווחת על ריטמן ועל ההטרדה המינית כלפי הקצינה צ'. אני רוצה לשאול אותך מדוע עשית את כל זה רק אחרי שהתחילה בדיקה נגדך או מולך, איך שאתה רוצה להגדיר את

נראה לך שראש הממשלה - - - יעל, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

אי אפשר לנהל ככה דיון.

אני מתחיל להוציא. מיקי, בבקשה, נא לסיים. אדוני היושב-ראש,

ההצגה הטובה ביותר בעיר ללא פרקליטות,

רק עכשיו, אדוני היושב-ראש, לאור העובדות האלה, ראינו שפרקליטות המדינה חזרה בה משני כתבי אישום על רצח בגלל שלא רצו לחשוף נוהל מדובב. ככה אנחנו נבין איך משטרת ישראל מתנהלת ומה היה שם, מה המדובב הזה

לא הייתי מוזמן לדיונים שהייתה חובה לזמן אותי אליהם. הוא היה אפילו מזמין את אנשיי ועובד ישירות מולם וכשהייתי שואל למה הוא לא זימן אותי,

וההנחיות ירדו.

פנית למפכ"ל?

אי אפשר לקטוע אותו בכל

כשאני אסכם, אני אענה. רשימת הדוברים הבאים: מיקי זוהר, משה מזרחי,

בבקשה, מיקי, בקצרה. הקצין הנכבד ניר שהגיע לדיון היום מוכיח מעל

יוליה, מספיק.

בתור הבא אני אבקש שהוא יחזור

לא הייתי בדיונים הקודמים, אבל עקבתי אחריהם מבחוץ גם כאשר היו פה

הדיון היה אמור להיות על פי השאלות שאתה

הכול עובד מצוין עם זה?

זה שאתה התפרצת עכשיו והפכת את משטרת ישראל, לא אתה אלא העד המומחה שלך, הפך את משטרת ישראל למשטרה - - - לא עד מומחה.

פעם ראשונה שיש לו במה ציבורית לומר לפחות את מה שהוא מאמין בו. היית חלק מהחונטה הזאת, היית חלק מהחונטה הזאת. אני חלק מהחונטה.

אני באמת לא מתכוון להיגרר. נאמרו פה דברים קשים גם כלפיי ואני לא מתכוון להיגרר לאיזושהי סוגיה פוליטית. אני יכול להגיד את הדברים הבאים. אני איש משטרה, אני גאה במדים, אני גאה בשירות ואני גאה מאוד במשטרת ישראל. מישהו שמע אותי אומר פה פעם אחת שיש לנו משטרה לא טובה, בעייתית? פעם אחת לא תשמעו משפט כזה ממני. אני חושב שיש לנו משטרה מצוינת ויש לנו שוטרים טובים. אני אוהב את המשטרה ולכן יצאתי למסע הזה. אם לא הייתי אוהב את המשטרה, הייתי פושט את המדים מזמן. יכולתי לפרוש, ללכת הביתה ולעסוק בעיסוקים אחרים. במשך שלוש שנים אני משלם מחיר יקר מאוד, משפחתי וכלכלי, בגלל שאני אוהב את הארגון הזה. אני תמיד דיווחתי בתוך הארגון פנימה. אף פעם לא שמעו את השם שלי. אף אחד לא הכיר אותי, עד שהילדים שלי ראו את השם שלי מרוח, מושעה, מודח וכולי וכולי. ואז החלטתי שאני עושה מעשה. במשך שלוש שנים אני מושתק. אין לי חופש העיסוק והתעסוקה. אני איש משטרה שלא יכול לעסוק בכלום. בשביל להתנדב או לצאת מהארץ אני צריך לבקש אישור. אני לא יכול לעשות שום דבר בעצם. הרכב שלי מנוטר 24 שעות ביממה, ואם תרצו אחרי זה אני יכול לספר לכם גם איך אני יודע את זה ומה הם עושים עם זה. מה שאני עושה, אני עושה לטובת המשטרה ולטובת אזרחי מדינת ישראל, שיזכו למשטרה טובה כמו שמגיע, בטח כש-2020 ו-2030 בפתח. במענה למה שאמר מזרחי אני יכול להגיד שבדבר אחד אני מסכים עם כל הדברים שהוא אמר,

שהמשטרה היא מצוינת. מעבר לזה, חבר הכנסת מזרחי טעה. חיקורי הדין לא שכבו באגף המודיעין במשטרה.

ושם הם שכבו במשך כמה שנים.

מכיוון שהנושא הזה נמצא בחקירה וכל מילה שאני אגיד עלולה בצורה כזאת או אחרת להשפיע על החקירה, אני מעדיף שלא להתייחס למה שהיה בתוכן של הבקשות. אני מניח שבסוף הדברים ייוודעו, בין אם בחקירה או בין אם כשהחקירה תסתיים ואני ארגיש כנראה הרבה יותר נוח לדבר על הדברים.

משפט סיכום, בבקשה. כשדיווחתי לפני שלוש שנים, במשך כל השנים שדיווחתי הרגשתי שאני זוכה לאהדה מצד מפקדיי. עובדה שקידמו אותי ואין לי מה להתלונן.

אבל בשלוש השנים האחרונות הרגשתי משהו אחר ועובדה שאני נמצא בבית. אני חוזר ואומר שוב שביקשו ממני שמות. הבעיה היא לא שמות. זה לא משנה שם כזה של פלוני או אלמוני. מה שמשנה זה שיש פה שיטה ומי שחושב שאם אנחנו נעלים עין מהשיטה הזאת ומהתוצאות ההרסניות שלה,

מי שחושב שאירוע גל הירש לא יכול לחזור על עצמו,

תודה.

אני אסכם את הישיבה ואני רוצה להגיד בפתח דבריי, היו פה טענות גם כלפיי, משפט שדה. אני רוצה להגיד שההפך הוא הנכון. כל מי שבא בטענות לדיון שהיה פה היום, מה שהוא עושה זה צבוע. הוא מנסה להסתיר את האמת או לשמוע את הגרסה השנייה. אני לא אומר שכל מה שנאמר פה זה אמת לאמיתה, אבל אני אומר דבר אחד, ועל זה אני אלחם שהגיע הזמן לשמוע גם את הגרסה הזאת. שלא יכול להיות שאנחנו שומעים רק גרסה אחת כל הזמן, וברגע שרוצים לשמוע את הגרסה השנייה, פתאום כולם מזדעקים. האמת צריכה להיות ששומעים את כולם ואז מחליטים מה עושים. לא הייתה כוונה לעשות פה משפט שדה וברור לכולם שהמשטרה שלנו,

30,000 שוטרים, טובים, איכותיים שגם מסכנים את חייהם.

בגרסה שנאמרה פה ראינו שיש לנו משטרה מצוינת עם קומץ מאוד מסוכן. זה מה ששמענו. ואני רוצה לחזק את זה. אני עוד לא יודע מה נכון ומה לא, אבל העובדה שהודלף פוליגרף של ניצב במשטרה לטובת סיכול מינוי של מפכ"ל נוכחי, את זה כולם יודעים, מדובר על קומץ של עשרה אנשים שיודעים מה היה באותו פוליגרף והייתה להם גישה, זה מעורר בי חשד כבד. ואני חוזר שוב על דרישתי מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בנושא הזה. אנחנו חייבים לדעת מי הדליף את הפוליגרף של הניצב במשטרה. זה נושא אחד וזה מתחבר לטענות הקשות ששמענו פה. לא מוכיח אותן, לא קובע שהן נכונות, אבל מעלה סימני שאלה קשים כלפי אותם גורמים בכירים במשטרת ישראל. קיבלנו חומרים רבים.

נסתכל וגם נשתף את הציבור בעניין הזה. אני רוצה לסכם בהתייחסות לוועדת חקירה פרלמנטרית. הוועדה הזאת הצביעה בעד ללא קשר לאופוזיציה-קואליציה. צודקת חברת הכנסת רוזין שבכלל רצתה את זה לפני שנתיים ואז הקואליציה התנגדה.

אבל אני אומר לכם היום ששתי גרסאות נשמעו וגם בשביל לחזק את המשטרה ולראות שאולי הגרסה שמסר תת-ניצב גיא ניר היא לא הגרסה הנכונה,

נבדוק לעומק ונראה איפה הדברים עומדים. זה הדבר הנכון לעשות. אני חושב שנכון לעשות את זה בוועדת חקירה ממלכתית ולצערי זה לא יקרה, אני אומר לכם בצורה הכי ברורה.

על מנת לקדם ועדת חקירה פרלמנטרית אני פונה לראשי הסיעות של האופוזיציה ולסיעת כולנו, שעד עכשיו הביעה התנגדות למהלך הזה. האם הם יבואו אליי עם תשובה וישנו את דעתם, אנחנו נקדם את זה. אני לא מעלה את זה סתם במליאה בשביל שזה ייפול. אני בעד זה ואני רוצה את הרוב לזה, אבל זה תלוי בסיעת כולנו ובסיעות האופוזיציה והן צריכות לתת את הדין לציבור האם הן רוצות את זה או לא. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:10.